שלום לכולם. אני מתכבד את ישיבת הוועדה המיוחדת לזכויות הילד. זאת ועדה שאני באופן אישי מכיר היטב. ביליתי פה דיונים רבים ושעות רבות בכל הנושא של ההתעללות בגני הילדים. היום, לצערי, קיבלנו ידיעה קצת פחות טובה על מי שהתעללה בגן של כרמל מעודה, סייעת שהתעללה ותקפה ילדים קטנים וישבה רק שנתיים ועכשיו משחררים אותה. אני אומר לך,

שיש הרבה שינויים בעולם הזה של ילדים, בזכות הוועדה הזאת ובגלל הוועדה הזאת. יש לך פה צוות מדהים שאני מכיר. עוד טיפ בכל הנושא של הנתונים ויושבת פה גם הודיה. תיעזר בהם, תשתמש בהם. זה הופך אותך לפרלמנטר הרבה יותר טוב וממוקד. אני אומר לך שבוועדה הזאת אפשר להוביל שינויים רבים. עם התכונות שלך ואיך שאני מכיר אותך ואנחנו מכירים הרבה שנים, שאתה מאוד יסודי וכשאתה מתעסק במשהו זה באמת עד הסוף ובמאה אחוז, בלי קיצורי דרך. זאת ועדה כל-כך חשובה. הייתי בו בהרבה דיונים גם כשלא יכולתי להיות חבר בה. מרוב שהיא היתה חשובה לי הייתי מגיע לפה די הרבה. הוצאנו מפה דברים והחלטות חשובות למען הילדים. יש את כל הנושא של הפיקוח, המצלמות.

זה עולם גדול שאני בטוח שאתה תשפר את חיי הילדים שלנו מבחינת הביטחון, הסביבה. נסייע לשמור עליהם, נאפשר להורים להיות יותר רגועים. כמי שמכיר אותך אני בטוח שתעשה את העבודה על הצד הטוב ביותר ואני שמח שזה אתה ומאחל לך בהצלחה. תודה רבה. בהתאם להוראות סעיף 106א(1) לתקנון הכנסת הוועדה תבחר יושב-ראש מבין חבריה לפי המלצת ועדת הכנסת. ועדת הכנסת החליטה להמליץ לוועדה המיוחדת לזכויות הילד לבחור בחבר הכנסת אלי דלל כיושב-ראש הוועדה. מי בעד? מי נגד?

ההצעה התקבלה פה אחד, שיהיה בהצלחה אדוני היושב-ראש, בבקשה. אדוני יושב ראש הכנסת, אדוני יו"ר הקואליציה ויו"ר הוועדה לשעבר. אני שמח להיות יו"ר הוועדה לזכויות הילד. אין ספק, זאת אחת הוועדות החשובות. אני גם בהומור שאין פה אופוזיציה קואליציה, כולם בטח יהיה פה בעד. כשישבתי פה עם תמי וגם עם הצוות, מעין ועליה, הרגשתי פה את הרצון, את המוטיבציה לעזור ולטפל בכל הנושא הזה. הנושא של הילדים זה העתיד שלנו. מי שיש לו ילדים ונכדים יודע שזה מתחיל באמת מהבסיס, איך שאנחנו מגדלים את הילדים, איך אנחנו עוזרים להם לגדול, איך אנחנו מחנכים אותם. זה העתיד של המדינה שלנו. אני שמח שקיבלתי את הוועדה הזאת. אני שמח שיש לי גם צוות טוב. כמובן, ציינת פה את מרכז המידע והמחקר, יועצת משפטית וחברי הכנסת שיהיו פה לצידי. חלק מהם מכירים היטב את הוועדה. לכן אני מרוצה, למרות שמי שיודע, באתי מהמגזר הציבורי המקומי ורציתי לעסוק יותר בצד של הבנייה וכלכלה, אבל בדיעבד אני שמח שאני פה. נדבר עוד שנתיים. אמרתי, בדיעבד. אני שמח שאני פה. אני חושב שפה אני אוכל לתרום לא מעט מהניסיון שיש ברשות המקומית,

ברווחה. כל דבר שנגעתי בעירייה הוא בעצם פה, אבל פה זה כבר בראייה הרבה יותר רחבה. אני רוצה להודות לכל מי שבחר בי ולכל מי שעזר לי להיבחר. תודה רבה. אלי היקר, נפלה זכות גדולה מאוד בחלקך לעמוד ברשות הוועדה שתפקידה לשמור על היקר לנו מכל.

שלא כמוך לא בטוח שההחלטות יתקבלו פה בקונצנזוס, פשוט בגלל שיש נושאים שיגיעו לשולחנך שיש בהם מורכבות גדולה מאוד. כולם כמובן ירצו את טובת הילד, על זה לא תהיה מחלוקת, אבל לפעמים אנשים רואים אחרת מה היא טובת הילד. בהחלט ייתכן שיהיו פה מחלוקות, אבל הכול לשם שמים. יש לך ניסיון רב בחיים הציבוריים. אנשים שלא הכירו אותך שמעו את בנאום הבכורה. אנשים כמוני וכמו אופיר מכירים אותך הרבה שנים ויודעים שאתה מביא איתך משהו ייחודי, אתה מביא איתך הרבה מאוד לב. הדבר הזה שאתה מביא איתך הוא הדבר הנחוץ כאן בוועדה הזאת. לדעת איך לגשר עם כל הדעות השונות ולראות לא רק עם העיניים, לראות עם הלב איך אנחנו עוזרים לילדים שצריכים עזרה ואיך אנחנו משפרים את המצב שלהם. איך אנחנו בעצם דואגים לעתיד של המדינה הזאת. זה התפקיד של הוועדה הזאת. אני מברך אותך, אני מברך את מנהלת הוועדה, את החברים שיהיו חברי הכנסת בוועדה. אני מאחל לכם כמובן הצלחה גדולה מאוד. תודה רבה.

אני חייב ללכת לוועדה שלי, אני רוצה לאחל לך בהצלחה. ממרום גילך הצעיר, הידע שיש לך ברשויות והנחמדות שלך. שמענו הדים נרחבים על הנאום שלך ואנחנו בעצמנו התרגשנו. אין ספק שעם הניסיון הגדול אתה ודאי תדאג לילדים הקטנים והרכים. אין ספק שהניסיון הזה יביא הרבה גם לדברים הגדולים. אני מאחל לך הצלחה רבה. חבל לי מאוד שאני לא חבר בוועדה הזאת אבל אני אבוא לבקר מידי פעם. תודה רבה. אדוני יושב-ראש הוועדה, חברי. אנחנו נעשה כך שבעזרת ה' הדיונים שלנו לא יהיו חופפים, כי אני רוצה להות בוועדה. אני באמת רוצה לברך אותך, חבר הכנסת דלל, שמההיכרות כאן בתוך הכנסת, למרות שזה זמן קצר, אין לי ספק שאתה האדם הנכון במקום הנכון עם הלב הנכון בוועדה הכי חשובה מבחינתי. יש הרבה דברים חשובים ואני יושבת ראש ועדה.

מבלי לפגוע בתפקידי ובוועדה שלי, אבל באמת זאת ועדה שעוסקת בדבר הכי יקר, ביכולת שלנו לעשות ולו את המעט כדי לאפשר לילדי ישראל לגדל בביטחון נפשי ופיזי. יש כל-כך הרבה סוגיות שפרוסות מחסות הנוער, הוצאת ילדים מהבית, ילדים שנמצאים בכלא לקטינים, ילדים בעוני. כל הזמן אנחנו רואים כל-כך הרבה דברים שהם דיני נפשות. אנחנו כאן יחד איתך, אין אופוזיציה ואין קואליציה, במטרה שביחד נעשה הכי טוב שאנחנו יכולים למען ילדי ישראל. המון הצלחה לך. גם זכית בצוות ועדה מדהים עם ניסיון של שנים ובקיאות אדירה. תודה כולם. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 17:21. .